בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, ו' בכסלו התשפ"ב, 10 בנובמבר 2021. על סדר-היום סעיף אחד

המלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי הכנסים במושב השני ופתיחת המושב השלישי של הכנסת